בואו נתחיל את ישיבת הוועדה לבטחון הפנים,

הנושא הוא מעקב אחר יישום בג"ץ בעניין הצפיפות בבתי הסוהר. הדיון הזה הוא בעצם איזה שהוא איזו שהיא הקדמה לפני שמגיע

מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו זה איזה שהוא דיון רקע מקדים לפני שאנחנו מביאים את החוק ומתקדמים עם יישום בג"ץ שטח המחייה. יש מצגת שביקש ח"כ בני בגין, אנחנו נציג אותה בהמשך.

אז לפני הכל אנחנו מתחילים עם שירות בתי הסוהר, קתרין בן צבי. אני רמ"ח חינוך טיפול ושיקום בשב"ס אבל כאן אני בכובע של רכזת פרויקט

5 מטר, ובדצמבר 2022 שזה המועד ששב"ס אמור לעבור אליו ל-4.5 מטר אנחנו נסיים את בינוי עופר ונפחא, 480 מקומות בכל אחד מהם, ואז נעמוד ב-80% בבג"ץ במקומות כליאה עד 4.5 ותהיה עוד פעימה נוספת כשנסיים לבנות את אלה בדצמבר

ולמה לא משתמשים ב-300? השב"ס הוא לא האחראי למיצוי.

אני מניחה שהמשטרה יכולה לספר על התהליך,

אני מניחה שהסניגור פונה בבקשה לבחון חלופה, החלופה נבחנת אבל צריכה - - - זאת אומרת את כל הבקשות שקיבלתם

אנחנו מחליטים בכל תיק גם כן,

לגופו. ככל שיהיו למשל אנשים בלי עבר פלילי קודם, המסוכנות הנוכחית שלהם לפי תסקיר מבחן נמוכה, אפשר יהיה להסתפק באיזוק אלקטרוני ולפעמים גם אנחנו נגיד מראש, זה תיק שאנחנו נגיש אותו עם בקשה למעצר עד תום ההליכים, ואנחנו

אני חושבת שזה מתחיל אפילו מהעצור עצמו כי הרבה פעמים היום אין לו אינסנטיב ללכת לפקא"ל, לפני שמגיעים למשטרה. רציתי לשאול,

זה בדיוק מה שאמרתי שזו העמדה שלנו ובתי המשפט נוהגים כמונו וכמו שהסברתי, בסופו של יום הגם שמדובר באנשים שיכול להיות שאין להם את הסביבה התומכת ואין מי שישמור עליהם בבית,

מתקני כליאה אתם קוראים לזה, שעומדים מתחת ל-50% מהעמידה במטלה ולמשל אני רואה את דמון ב-1%. האם בכלל יש טעם להשקיע בדמון אפילו רבע מיליון שקלים. אבל הבנתי שדמון הוא זה שעובר למגידו החדש, לא? זהו, אז דמון לא צריך להיות.

וזה יכול לקרות, דרך אגב, אנחנו עדים לכל מיני תהליכים שקורים, אז אנחנו נצטרך עוד מקומות תוספתיים בלי שום ספק, לא רק כדי להתייעל וכדי לסגור מתקנים מיושנים, אלא גם כדי לספק לביקוש היצע. אני רק רוצה להשלים משפט בהקשר

בסוף הוא יחסוך הרבה יותר ממה שאנחנו חוסכים היום אם זה טיפול באשפה,

ועוד משהו, אם כבר מדברים על זה,

זה תלוי רק

הוא מסוכן, הוא בכל זאת נדון על שוד.

אבל אני בדקתי את נתונים שב"ס המעודכנים. אחד הדברים היפים והמועילים בשב"ס זה הנתונים הרבים

ח"כ אוסאמה סעדי, לאחר מכן ניתן לאורן בזל אייל שהוא גם בזום, אז שיהיה מוכן כי אני צריכה לסיים. תודה גבירתי היו"ר. תודה לחברי בני בגין שהוא על תקן הממ"מ

תאמינו לי, אפילו בתקופות של השר לבטחון פנים גם אמיר אוחנה גם גלעד ארדן,

לא היה דבר כזה. אתם פוגעים פגיעה אנושה בזכויות האסירים.

תעשו מה שאתם רוצים, בני. אני אומרת לך, הנקודה ברורה, ואמרתי את זה גם עוד לפני שנכנסת